אני מתכבדת ושמחה לפתוח את הישיבה של ועדת העבודה והרווחה,

בשבט, גם חג, גם חגה של הכנסת שחוגגת 73 שנים וגם השעה היא 09:50,

ההצעה שלנו היא להקים ועדת משנה לעניין